יושב-ראש הכנסת ומבקר המדינה הנבחר ייכנסו לאולם המליאה. אבקש את חברי הכנסת והקהל לכבד את פניהם

וכל בני המשפחה, ברוכים הבאים, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ', היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל

מכובדי המבקר, מהיום אתה מופקד על בדק הבית שלנו. אתה אחראי לבדוק שההחלטות שמקבלים נבחרי הציבור מיושמות, שהתקציבים מנותבים למקומות הראויים, שהרשויות הציבוריות מנצלות את כוחן

מי שמכיר את עבודת ביקורת המדינה יודע היטב שלא מדובר בשעשוע תיאורטי, לא מדובר בביקורת לשם הביקורת או בדקדוקי עניות חסרי צורך. מדובר בחיזוק הבית

זכות גדולה היא לי להיכנס לתפקיד לאחר קבלת האמון של כנסת ישראל, ואני מתחייב לשמש שליח נאמן לכלל חברי הבית. אפתח בתודה והערכה לראש הממשלה וחבר הכנסת מר

זאת, השילוב של הנציבות במשרד המבקר מאפשר חשיפה של יחידות הביקורת לסוגיות שאותן מעלה הציבור באופן

האמור משקף שני יסודות מרכזיים בכל הנוגע לביקורת:

מרכזיותה של הביקורת כמיועדת להוסיף ערך ולשפר, ב. חשיבות הליך ביקורת אובייקטיבי ובלתי תלוי ובנייתו כהליך שיטתי

להביא לידי ביטוי, לצד צילום תמונת מצב בעת עריכתה, את התקדמות הגוף המבוקר, וכן תהליכים חיוביים שאירעו בגוף בראייה רב-שנתית. הצגת תוצרי הביקורת, החוק קובע

כמי שמעורב בקבלת ההחלטות. פן נוסף אשר ברצוני להציג בפניכם הינו תפקידה החברתי של ביקורת המדינה. אני מגיע לתפקידי ממערכת ההשכלה הגבוהה.

הזוכה להכרה בין-לאומית, מעודדת

סבי יהודה קיל, עליו השלום, בפירושו "דעת מקרא", שאף זיכה אותו בפרס ישראל, הוסיף כי על אדנים אלו של צדקה ומשפט נוסדה המלכות הראויה בישראל,

ילדיי, ואחרונה חביבה, רעייתי אביגיל. אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותיי חברי הכנסת, זכות גדולה נפלה בחלקי להיות שליח של בית זה בתפקידי כמבקר